הכנסת. הודעה לממלאת מקום סגן מזכירת הכנסת.

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2019,

דוח שנתי מס' 45 של נציב תלונות הציבור. תודה. תודה לממלאת

עוברים להצעות לסדר-היום בנושא: הגירעון בתקציב, מס' 5,

בממשלת מעבר.

המידע לגבי הקיצוצים אנחנו לא מקבלים מראשי האוצר,

הממשלה, את המידע הזה אנחנו לומדים,

שהוריד את תחזית הצמיחה של ישראל ושמזהיר מפריצת המסגרת התקציבית וצופה ירידה בצמיחה וכן בצריכה

בוועדת הכספים וכפינו על הממשלה לתקצב את התוכנית, מצאו כנראה תקציב גדול מאוד כדי לקיים את הצהרון, או אולי את הגנון, אני מציע לך לא להגן על זה, רועי.

ואנחנו רואים את זה, העלאות מיסים קיצוניות וקיצוצים קיצוניים בשירותים לאזרחים. ושלא תטעו,

את המחיר הזה אנחנו נשלם. את המחיר הזה ישלמו אלה שיוצאים בבוקר לעבודה להביא את

בריסק,

עיירה שרחשה פעילות חסידית. הסמכות הרוחנית העליונה בה היה הרב סולובייצ'יק, שאז, בראשית הציונות, יצא חוצץ כנגד הציונות,

הכנסות בלתי צפויות היו די הרבה: היו 3 מיליארד שקל רק הכנסות מהמכירה של מובילאיי,

לכל מפלגה שהוא היה צריך

לציבור הישראלי. השאלה היא לא רק איך הצלחתם להגיע לגירעון הזה אלא גם איך הצלחתם להגיע אליו בלי שהציבור הישראלי נהנה

את הג'וב האמיתי שלכם ולעבוד בשביל אזרחי ישראל. מה ביקשו מכם? להפסיק לרגע עם המשחקים שלכם

ולעשות את העבודה שלכם.

תודה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בבחירות האחרונות התבשרנו בדרך לא דרך שמשרד האוצר ניסה להסתיר מכולנו קומבינה מושחתת של הימין המשיחי ושל הימין המושחת של נתניהו, שלא רק שמסכנים את ביטחון ישראל ואת הדמוקרטיה הישראלית, מסתבר שאפילו לנהל את הכלכלה הישראלית הם לא

לאנשים אמיתיים, לאזרחים טובים, סיכוי.

כשראינו את הקומבינה של מירי רגב שלקחה כספים שנועדו ליום העצמאות והעבירה את זה לחברים שלה למכרזים

שהחרדים ייעלמו? מה נראה לכם, שהערבים ייעלמו מכאן? הם כולם חלק ממדינת ישראל. לא הגיע הזמן לדבר על הסטטוס קוו הזה? לא הגיע הזמן לפתור

בישראל לתוך הפוליטיקה של המיינסטרים, לא ככה, שסוגרים דילים מאחורי הקלעים, שעושים קומבינות אבל אחר כך צועקים עליהם במליאה ומדירים

דקות לרשותך. מכובדי יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי

התכנסנו לדבר על הברוך הכלכלי שממתין לכולנו אחרי הבחירות. עומק הבור, החריגה מיעד הגירעון המותר, יהיה,

זה בולען,

לנו כסף

במקום זה, בזבזו כיד המלך. ובמקום לעסוק בבור העמוק הזה, להיות מודעים אליו, להיות מוכווני מטרה לשמור על הכיס של אזרחי ישראל, מה עשתה ממשלת המעבר

לכן,

יותר גדולה של הממשלה הנוכחית: אפס אמינות. ואין מנהיגות אמיתית בלי אמינות. כי הרי מה הבעיה בהסתרה? הסתרה היא

כלכלת ישראל במצב מצוין ואף מילה על הגירעון או על הקיצוצים הצפויים,

שמענו ערב הבחירות את ראש המועצה הלאומית לכלכלה מר אבי שמחון, שיושב,

מכתב אישי מרגש. אני רוצה לקרוא לכם חלק ממנו: הגעתי לגיל 18, לסוף כיתה י"ב, ואני כבר בגירה. הצבעתי כבר פעמיים, לעירייה ואפילו לראשות

חברות וחברי הכנסת, את יודעת,

עכשיו במעבר כלשהו, אז כולנו ממלאים תפקידי משנה באיזה תיאטרון אבסורד של ממשלת

הוא הופך להיות בן ערובה בהגשמת חזון משיחי,

של פרץ, סמוטריץ',

ודרעי. כשאפרים קישון כתב בשנות השבעים על מדינת ישראל כי "זוהי ארץ שהפרידה בין דת למדינה ומאז שולטת בה הדת

ראויה ושוויונית מילדי ישראל. אחרת, באמת לא מובן למה הדברים הראשונים שהוא יצא איתם בשבוע הזה שהוא מכהן זה שנורא מפריע לו איך

האחר, משרד שצריך לעורר מחשבה וחשיבה ביקורתית ולהנציח

יונהג על ידי אדם שלא רואה ממטר מישהו שחושב שונה ממנו. אז בזמן שהרב פרץ מחמם את הכיסא במשרד החינוך, לא ברור לכמה זמן, נקווה שכמה שפחות, מונה לא אחר מאשר בצלאל סמוטריץ' לשר התחבורה. אחד

אם לפני ארבע שנים

שסמוטריץ'

גבה, היה אומר: לא יכול להיות,

את מגזימה, זה

שולחים אותך למערכה לא לך.

ודי אם היית מסתכל בעיתון כלכליסט אתמול. אנחנו נמצאים בפתחו של משבר כלכלי אמיתי, ושר האוצר של מדינת ישראל נעלם. בור תקציבי

כלי רכב היברידיים. במקום לברך,

כאילו לא מטילים מיסים, כאילו.

עם השלכות לגבי הגנת

פעמים: אסור ללכת לתקציב דו-שנתי. כן, זה נתן שקט פוליטי לראש הממשלה, הוא לא צריך להתעסק עם זה. יגיד לכם כל כלכלן

הציבור ישלם על זה בעליית מיסים, בסדרה של קיצוצים שיפגעו עוד יותר בשירותי הבריאות, בתקציבי החינוך והרווחה ואולי גם בזה וגם בזה וגם בזה, כי לא היה כלום כי אין כלום. שלושה ימי בחירות

שנה זו, ולפני כשנה וחצי עמדתי כאן ודיברתי כנגד התקציב הדו-שנתי והגירעון הצפוי. ואמרתי לכם: יהיה גירעון, לא בור תקציבי, יהיה בולען. חבר הכנסת שר המשפטים דהיום אמיר אוחנה הסתובב אליי ישר

חבר הכנסת איציק כהן. כחלון קיבל משרד אוצר מתפקד וקופה גדושה, ואם אתה לא מאמין אני אפנה אותך לציטוט ולמספרים בעיתון כלכליסט או לנתוני הסטטיסטיקה, ומשאיר מצב הפוך: קופה מרוקנת ומשרד

מי לא זוכר את הנאומים חוצבי הלהבות של

האאוריקה שהוא קיבל, מנושא סחיבת הפצוע בצה"ל. ככל שהפצוע כבד יותר כך קשה למי שנושא אותו ללכת. והוא תמיד אמר שהפצוע הוא המיסים והביורוקרטיה הישראליים. זהו נתניהו,

אותם. הם אזרחים טובים שרוצים לחיות בארץ הזאת ולתרום את תרומתם, אך יש להם בעיה אחת, אדוני היושב-ראש, הם לא נחשבים כוח אלקטורלי. הם רק 300,000 איש ואישה שאין להם את הזמן לעסוק

האם הוא יודע מה אחוז העובדים,

המתכנתים, ממדינות חבר העמים בתעשיית ההייטק ומדעי החיים?

כי אותם עולים מחבר העמים הם טובים לשרת בצה"ל, לעבוד ולשלם מיסים, אבל הם לא טובים לחיות כאן

חבריי וחברותיי חברי הכנסת: 70,000 ישראלים,

ולעומת זאת, אנשים שלא כל כך רוצים בקיומה של המדינה, הם רוצים להכתיב את אורח

אם נקבל את האמון,

נוכל להכתיב ממשלת חירום לאומית רחבה, שגם תטפל במשבר התקציבי וגם תחזיר את השפיות למדינת ישראל.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי אבידר. חבר הכנסת אבי ניסנקורן, בבקשה, גם כן עשר דקות, ואחר כך ישיב סגן שר האוצר יצחק

מודאג מהגירעון. ראש הממשלה לא מודאג מהגירעון. אבל יש לנו ילדים שנמצאים בחינוך, ומיכאל ביטון,

נלחם בהפרטה הזוחלת של מערכת החינוך, שהורים מוסיפים עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, ואיפה זה כואב? למי שאין. מוסיפים כסף,

אבל אותם מיליון איש צריכים להיות מודאגים,

אז גם אין כסף לעשות עוד סבסוד בתרופות, וכשאין כסף,

ולא רואה אותם. וגם אי-שוויון לא רואים מקיסריה.

אתה לא רואה את ה-800,000, או 900,000 איש שמרוויחים שכר מינימום ולא גומרים את החודש,

הגדולות ביותר זה תקציב דו-שנתי, פחדנות של פוליטיקאים במקום להתמודד. תראו לי חברה, חברה מסחרית, שעושה תקציב דו-שנתי. איך אתה יכול להתמודד עם

ואנחנו כן בטוחים בדרך שלנו, וכן יודעים לעשות שינוי, ובסוף בסוף בסוף חושבים על האזרחים ולא

אז אמרנו: תמיכה בהורים עובדים לילדים בגיל הרך. בתקופה שלכם, מיקי, הייתם בסדר גמור.

נקודה אחת לגיל שנה-שנתיים ושתי נקודות לגיל שלוש, ולארבע-חמש לא נתתם כלום.

שר האוצר כחלון שיפר.

4 5 מיליארד שקלים. יהיה ראש ממשלה אחר, לא אני, טל, טל רוסו, אתה בטח תומך בזה, להעלות שכר חיילים. אין לנו שכר חיילים. יהיה ראש ממשלה אחר אתה תומך בזה או לבטל את זה? לא, אני לא תומך בזה. אה, אתה

ב-2013 הייתה עלייה של, בראשון זה 400,000 סבסוד.

בגלל שהקרקע היא חינם. מחירי הדיור.

אני מסביר לך. אני

נגיע, נגיע. לא מה שהם אמרו, לא מה שהם אמרו. איציק,

לנו את הרשימה של, שאתה מאמין שצריך להיות. מענק לימודים לחד-הוריות, מענק לימודים לחד-הוריות, מענק לתלמידים עד כיתה

אתה תעשה את זה. ואתה מסכים איתי שלא נבטל את התוספת. שאלת איפה הכסף. אנחנו רוצים שתציג לנו את הדף האדום שלך,

תקציב הבריאות, אדוני

2015,

הגירעון ב-2015 הוא 2.1%,

ב-2017, 1.97%, ב-2018, 2.9%. בקיצור, כמו שאמרתי, אתה מספר לנו כמה הכול נפלא

שר החינוך,

דבר מדהים מבחינה חברתית: תוכנית חיסכון לכל ילד. 3 מיליארד שקל בשנה לילדי ישראל. כל תינוק שנולד, באותו רגע נפתחת לו תוכנית חיסכון. אין מדינה בעולם

מדינת ישראל.

אשר חווה צמיחה חסרת תקדים בתקופה זו, לפי התיאור הזה יש לכם יתרות בחשבון,

בכלל. באופן שהביא

איציק, כמה היה הגירעון ב-2014? הקראתי כבר, תעבור על הפרוטוקול. אתה לא, הקראת ב-2013. מי היה ב-2013 שר אוצר? להזכיר לך. שלחתי לך, שלחתי לך. על כל פנים, רבותיי,

באנו לכאן כדי לדון בגירעון התקציבי,

בשני מישורים: אחד,

תוכנית העבודה הרב-שנתית, תנופה, מתעכבת. וכמי שמכירים אותה, גם

שר הרווחה היקר. שר הרווחה. הממשלה דנה על קיצוץ של 29 מיליון שקלים בתקציב

יעקב ליצמן הצהיר כי זו חריגה קשה. בינואר השנה ועדת

אני רוצה לברך את השרים החדשים.

לכולנו.

מצוינים, ואין לי ספק שתעשו עבודת קודש למען כל עם ישראל. מילה אחת על הדיון.

אתה כאן הנציג, ומיקי לוי: אתם אנשים סופר-רציניים, ורק הדיון

ויש כאן מדיניות כלכלית שהיא בדיוק הדברים החברתיים. עכשיו, למה זה מעצבן

מיכאל, אתה יודע למה? כי הקול החברתי מותקף עכשיו מימין ומשמאל, כי הליברטריאנים, הגורו הגדול שלהם כמעט נכנס פה